אני פותח את ישיבת הוועדה במסגרת סיום יום הגנת הסביבה, שמבחינתי הוא חי ונושם, ואפילו אנחנו כבר לא נושמים תכף עם הבליץ' של הדיונים, אבל אני מאוד שמח לקיים את זה. על סדר היום תפקידה של קרן הניקיון ותרומתה לטיפול בפסולת. בעצם זו ישיבת מעקב מהישיבה הקודמת, ואנחנו ממתינים בדריכות לראות לאחר כניסתה לתפקיד של השרה, באמת לראות, כי קרן הניקיון הפך לסמל של משהו שקיים ולא משתמשים בו, ואם משתמשים בו זה לא דברים שקשורים בסוף למקורות שממנה הקרן הזאת גם מקבלת את הכסף שלה. הפך לקרן בלי ניקיון. הפך להיות פולקלור כאן בוועדה וגם בוועדות אחרות.

שהוגש לוועדה לאחרונה על קרן הניקיון. על פניו בדוח של 2022 אני מדגיש, איך אומרים מפטירין דאשתקד, יש הרבה הכנסות ואין מספיק הוצאות, ולכן מה שחשוב לנו היום לדעת ולשמוע, על התכנון, הניצול, לקבל דוח מה קיים היום ומה מתכוון המשרד להשתמש בקרן הזו. במיוחד שהיום האחריות על הקרן נשארה במשרד להגנת הסביבה. אני מקווה שהיא תישאר, אבל שתטופל אחרת ממה שהיה. בוא נגיד שאם היא לא הייתה נשארת,

זה אני לא רוצה להיכנס לזה. הקרן מגיעה מכמה חשבונות נפרדים, היטל הטמנה,

חשבון הכנסות מחוק הפיקדון על מיכלי משקה שנדון בו אחר כך,

ואנחנו נפתח באמת בדברים שלה,

אנחנו שמחים להמשיך כאן בוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת